אני שמח ומתכבד לפתוח את הדיון של ועדת

היום ה-16 ביוני 2022, י"ז בסיוון

אני מבקש,

להביע סולידריות עם מערכת הבריאות,

משפחתי עברה אתגרים בריאותיים: גם אשתי וגם אמא שלי היו חולות סרטן,

אני לא יכול להביע אלא השתאות מהמסירות של הרופאים

אני מאמינה שכאשר אנחנו הורסים יופי, ובכל פעם שאנחנו מחליפים דבר טבעי של כדור הארץ עם משהו מעשה ידי אדם, או מלאכותי, אנחנו למעשה מרסנים את הצמיחה הנפשית של האדם. עכשיו,

ניסו להפוך את החוויה של ביקור בחופי הכינרת לביקור שמאפשר לכולם קצת להתאחד עם הטבע וקצת להרגיש חלק מהיקום הנפלא שלנו. אני חושב שזה משמש דוגמה, ואולי מסמן

לכן, זה לא איזה מטרד שאפשר ללמוד לחיות איתו: זה זיהום סביבתי מסוכן, שחובתנו כחברה לעשות את כל המאמצים כדי שאצלנו,

תהיה לאדם את הסביבה

הדיון הזה הוא מאוד חשוב ואני אשמח לשמוע בהמשך את שאר הדוברים, אבל אנחנו לא יכולים לעבור לסדר היום ולהתייחס לבעיית הרעש כאילו היא מטרד בלבד. זהו זיהום שפוגע משמעותית בבריאות הציבור

המדינות האלו מוכיחות שלערך האזורים השלווים יש גם ביטוי כלכלי.

למשל, הכספים שיצאו על תחזוקת פארקים שקטים החזירו את עצמם,

אני לא ארחיב עכשיו על התועלת הבריאותית, כי כבר שמענו על זה, אבל זאת נקודה מאוד-מאוד

נמצא איתנו ד"ר יהושע שקדי,

אז זו נקודה שחשוב להרחיב עליה. אני סומך עליו שהוא ידע באמת להשכיל את כולנו בהקשר הזה. מה אנחנו מציעים בפועל? קודם כל, להרחיב את תחולת החוק למניעת

לדוגמה: בשעת השקיעה, שזו שעה מאוד ערה ופעילה באזורי מגורים, יש חשיבות רבה לשמירה על השקט בשטחים הפתוחים, מאחר שבעלי החיים יורדים לכיוון מקור

שידברו לגבי ההשפעות השליליות של נזקי הרעש בשטחים הפתוחים, וגם לגבי ההשפעות החיוביות של חשיפה לשקט בשטחים הפתוחים, הן פיזית והן נפשית. בנוסף, ניתן לחנך גם בשטח עצמו

כי דובר פה על צפיפות, אז זה מאוד - - - כן,

קודם כל, בואו ניתן לו לדבר ולשאול את השאלה שלו.

ראיתי את הצעת החוק. מדובר על שמורות טבע,

ניתן לך להתייחס,

לא, אז אני אומר: למה הנושא של

לעומת רעש אחר בשטחי מגורים, וגם ביישום מבחינת השעות השונות, ולהתייחס לאופי השונה בין השטחים.

ההערה שלי היא לקחת בחשבון שיש בהרבה מאוד מקומות אינטגרציה בין המגורים והשטחים הפתוחים. כלומר, אין רק עיר ושמורת טבע או גן לאומי. יש גם מקומות שההלימה ביניהם היא מאוד-מאוד קרובה. טוב. אנחנו נחזור לזה.

ואומרים לתושבים אנחנו פה כבר חמש שנים, אם לא טוב לכם תעברו,

במחנה יהודה אומרים להם שמעו, אנחנו כבר

אז אם זה לעיוורים הם שומעים בדיוק כמוני,

אני לא כל כך הבנתי את זה. אוקי, הנקודה ברורה. כן, כבדי שמיעה, אני חושב שהתכוונת.

אבל אתה חושב שאסור לקיים אירוע גאווה בגלל שבמשך שעות היום יהיה קצת רועש? אני לא חושב שאסור לקיים אירוע גאווה, אבל אני חושב שצריכה להיות איזושהי

אחת התופעות הלא מוכרות של המחלה הזאת, שגם ככה היא לא מוכרת, היא רגישות לרעש. יש כל מיני מונחים רפואיים לרגישות לרעש כתוצאה מסיבה רפואית.

מסוים ושומעים רעש בצורה הרבה יותר קיצונית מאנשים

את יכולה להגיד לנו מה שכיחות המחלה הזאת או התופעה הזאת? כי אני לא חושב שזה קיים

היפראקוזיס כתופעה זה עשרה אחוז באוכלוסייה,

אני לא ראיתי נתון כזה שנבדק בשיפוט.

אני אתן דוגמה: אם בהתחלה היו רק מעט מועדים שבהם מותר לעשות רעש כל הלילה, מספר המועדים האלה עולה מדי כמה שנים. מוסיפים גם כל מיני חגים כשלמוחרת זה יום עבודה. זה כמובן מפריע למי שלמוחרת עובדים. לכן, הרחבת החוק לשטחים פתוחים זה משהו שנדרש. שקט, אפילו שקט יחסי, זה מצרך נדיר בישראל. לכן מחירו גבוה

כמה תקציב אתה מקבל?

רוצים להעצים אותך,

קודם כל, תודה.

כל הכבוד על העבודה, רק חבל שלא קיבלתי אותה מראש. אני אשמח לקבל אותה. אלון והצוות שלו יודעים איך להשיג אותי בקלות. בסדר, ויש אתר של הוועדה ואפשר כמובן גם.

לא חשבנו על רעש בכלל.

דיברנו על שטח, ולשמור על שטח פתוח, ורק על זה חשבנו. אני כבר לא זוכר מה היה גודל האוכלוסייה. בעצם כתבנו את זה ב-1999-1998.

משהו כזה. מאז גלדנו.

לא לזה אתם מתכוונים.

לא, ברור לי שיש את זה בתקנה.

לא יעשה אדם רעש, נו? יש אכיפה באמצעות זה.

על מה? האדם יגיד מה זה?

מדדנו רעש לאורך כבישים,

תבקשי מנועם, הוא ישלח לכם גם את העבודה הזאת. מדדנו בפארק הירקון. ראינו שכשהרכבות לא נסעו איזה שקט היה שם. מרגע שהרכבת מתחילה לנסוע, זה עולה בסדרי גודל.

איך אתם רואים את מפגע הרעש במשטרת ישראל,

אתה מניסיונך חושב שאנחנו צריכים אולי כוח אדם,

נורמות חדשות כדאי לקדם?

משטרת ישראל מתעסקת בנושא רעש גם בימים וגם

גם רעש בלתי סביר וגם רעש חזק, על פי הכלים שיש

שכל המיקרופונים בכל הטלפונים נוצרים באותו מפעל,

באנדרואיד יש כמה מפעלים שמייצרים. אנחנו נשמח לקבל את הקישור ואנחנו נכניס את זה

מבחינת מה ששמענו פה על ציבור גדול שמרגיש קצת מופקר, שלא לדבר על האוכלוסיות המוחלשות או הפגיעות, ששמענו מגב' הורוביץ. מה לדעתך משטרת ישראל זה בכלל ברדאר שלה מבחינת אתגרים? אז יש שני מענים לעניין הזה.

הרבה אנשים קיבלו מענה. כל הכבוד. תמיד אנחנו כפויי טובה כלפי משטרת ישראל,

באמת להביע תודה בשם הוועדה על התושייה.

לכן, אני חושב שהמגמה צריכה להיות, אם נלך לנורווגים 84 אחוז כלי רכב חשמליים שנמכרו בשנה האחרונה. באמת תיירים שם מדברים על שיפור משמעותי במה שנאמר פה על הרכבת כשהיא באה. תחבורה זה בעצם

מר חיראלדין,

משרד הפנים לא בהכרח יתנגד, אם יקבלו אותה?

למה: למעשה איגוד ערים כינרת חוקקו את חוק איסור המוסיקה וחופים שקטים בשנת

יכול לעשות מה שהוא רוצה. זו אכן לקונה. אני פשוט רוצה לחדד את עמדת משרד הפנים בהקשר הזה: בחופי רחצה מוכרזים, ציבוריים והומי אדם שיש לנו. שבאמת באים כל העם

הוא גם יכול להחרים את כל הציוד הזה. אבל אני מבקש לשאול: לדעתי הסבירות היא תלויה בנסיבות.

רעש סביר בשעה ארבע בצהריים הוא לא בהכרח רעש סביר בשעה 12 בלילה. לא, אני מדברת על רעש בחופים.

גם אני מתייחס לזה. את שאלת מה זה רעש סביר. האם יש לכם הנחיות, חשיבה?

לפקחים אין את האפשרות למדוד רעש למיטב הבנתי. מי שיש להם הם אותם מנהלים של יחידות סביבתיות,

אבל הם צריכים להיות או בעלי אפשרות לעשות אכיפה או שמלווה אליהם מישהו שעושה את האכיפה. אבל להיעזר ביישומון

אנחנו רוצים להיות חלק מהקבוצה הזאת ולראות. ברור, לא, אתם שחקן מרכזי, כי עליכם לאכוף את זה. אז איך נגבש את זה בלי הדעה שלכם? זאת הבעיה שלנו. הבעיה שלנו היא בעיית

באותו רגע היא גם מעניקה פרס מיוחד למשפחתו של עזריה אלון המנוח,

רבנו של כולנו, ואולי נגיד מילה טובה.

אם זה שקט בהעדר כלים מוטוריים

וגם

של מטיילים אחרים.

אנשים צועקים, מדברים מאוד בקול. כשמתקרבת קבוצה או משפחה אפשר לשמוע שומעים מרחוק את הצעקות.

זה לפי חוק ההנגשה, וזו חובה שמחויבים לעשות.

אנחנו אולי צריכים לאכוף את זה, אבל אני לא בטוחה שזה בכלל אצלנו. השאלה שאני חושב שנשאלה פה היא האם אפשר להגביל את

כי אנחנו בעצם מכירים גם את יכולות האכיפה שלנו וגם את המקומות שלנו גם מה שיש בחקיקות העזר ומה שאפשר לשפר ולהיטיב. נפלא. אז באותה פגישת עבודה או שולחן עגול, אין מצב שלא יהיה נציג של השלטון המקומי. כרגיל הוועדה הזאת,

נשמח להמשיך לשתף

באיזה חוג בבקשה? זה מעניין אנשים כמוני.

איזו קבוצה? זו המחלקה לאקולוגיה מדברית. אה, בשדה בוקר.

כאן אני יושבת כרגע. אה, אז למה לא אמרת? רק 12 שנה הייתי שם חוקר בעצמי. אז מה היה בפרסום שפרסמתם

ואני שמחה לראות: אין התייחסות לרעש שמחלחל אל השטחים הציבוריים, אל השטחים הפתוחים,

נקרא לזה עירוניים, או מבונים, או אזורי

לא, לא, בכל אופן, אין הבדל אם הכביש במעל 40 אחוז בקיבולת שלו, כמעט אין הבדל ברעש. אז אולי הלוגיקה לרב פקד היא להגביר את המהירות המותרת בכביש. פשוט ייסעו יותר מהר וייצאו מהשטח. לא, לא.

קודם כל,

לאזורים מסוימים שהם כבר שקטים.

שנעשו על הרעיון של להכריז על שטחים שהם עדיין שקטים, איזשהן תקנות מיוחדות כדי שהם יישארו שקטים ויהוו מקלט

לא רק זה. תודה יעל, כולם שוכחים את הרעש בים. הרעש בים גם עובר.

החוסר באמת של ההסדרה של נושא השטחים הפתוחים משאיר אותנו, אנשי השטח, בעצם יחד עם פקחי רט"ג,

אנחנו בשנים האחרונות עוסקים רבות במועצה

עם ההחלטות האחרונות של ממשלת ישראל:

ביתיר ובכל הנושא של הנגב הצפוני. יש לנו יישוב פורח ומשגשג,

אז ביישוב שיושב על גבול של שמורת טבע מצד

בגבול שלו ובלב האזור הזה אני בטוח שגם בעלי החיים יסבלו.

היום, באמת כמו שניר אמר, אנחנו מאוד שמחים להיות חלק מקהילה מגוונת,

שבאמת עוסקים גם בחיי היום-יום שלהם בסביבה. בשמירה על הסביבה,

כי איך שזה מתקדם כרגע זה נראה שועט לכיוון תאונה. אני מודה לך מאוד על הדברים, וקודם כל על זה שהגעת. אני יודע שזו לא בדיוק נסיעה קצרה, וזה זמנך הפנוי או שעות העבודה. אנחנו מעריכים את

אתם תהיו מוזמנים, ואנחנו באמת נשב עם הלשכה המשפטית של המשרד להגנת הסביבה,

בוודאי עם השלטון המקומי כפי שהבטחנו כדי אולי לצאת עם איזו הצעת חוק.

שתהיה הצעת חוק ממשלתית, כי זה יקצר את

שמענו שיש

של חוקי עזר עירוניים בנושא רעש. יש מושג שנקרא רעש בלתי סביר. תודה רבה על תרומתך, אדוני ממשרד הפנים על הדברים החשובים שאמרת בקשר לרעש. אנחנו נצטרך אולי לחדד את המושג הזה מה זה רעש חזק ובלתי

מציע שגם אתם תשקלו את זה, במשטרה ככלי עזר. אנחנו נצטרך להסדיר את המושג הזה של סבירות,

באים אליו ליהנות מהטבע

אבל כשאתה יוצא באמת למדבר, להרים, לנחלים תנו את הכבוד גם למקום וגם למטיילים אחרים שיהיו איתכם. זאת אולי הסברה שתצטרך ללוות את החוק.